היום יום שני כ"ד בתשרי התשפ"א ,12 באוקטובר 2020, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא "מסגרות יום לפעוטות - מתווה חזרה לפעילות". זו ישיבה משותפת לוועדה שלנו ולוועדה לעניין נגיף

החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות

מדובר במחיר נפשי, בריאותי, מצב של "להיות ולא להיות" עם כל קשיי ההסתגלות שמוכרים לנו. הקושי הוא גם עבור ההורים. הורים שעובדים בעבודה חיונית מתקשים לצאת לעבודה כשאין מסגרות עבור ילדים בגיל

אבל אני לא מכירה נתוני הדבקה משמעותיים בגילאי 0 3, ומעבר לזה חשוב לי שנדבר על השוק השחור שנוצר. הורים שעובדים לא יכולים לומר לבוס שאין להם מה לעשות עם הילד, זה לא תופס. בימים של משבר כלכלי אם אתה לא רוצה לעבוד אז יש ארבעה שמחכים להחליף

בשולחן הזה נתמקד בעניין של המעונות והגיל הרך. חברת הכנסת אימן ח'טיב יאסין, בבקשה.

אותי. אני מתנצל, גבירתי,

זה מתסכל את הילדים. היא הספיקה ללמוד קצת בספטמבר?

נפתחה. מאוד קל לסגור הכול ולהוריד את התחלואה. אגב, בדרך לכנסת שמעתי מבזקי חדשות וגיליתי שבביתר עילית מערכת החינוך

העניין הוא לא האחוז של הילדים - - - זה כן חשוב.

המעונות בספטמבר 2020. אז ילדים יכולים להידבק. מה שמדהים במשרד הבריאות זה שכשנוח להם זה באחוזים וכשנוח להם זה במספרים. ילדים יכולים גם להדביק.

אין שום הדבקות

להשוות את מספר הילדים שנדבקו באותו השבוע או באותה תקופה של המעונות לילדים שנדבקו כשלא היו במעונות? שאלה שנייה: לפי מה שאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את המספר של 5,000 נדבקים ולהתייחס אליו ביחס לכל אוכלוסיית הילדים - - - אחוז וחצי בסך הכול מכלל הילדים עד גיל שלוש. אנחנו

כבר לא גבוהה, אנחנו נצחנו כבר.

אם שמעתם את ההצגה אמש של פרופסור אלרועי אז שמעתם שמבחינת המספרים שצריך לרדת אליהם על מנת להיות במספרים שהמערכת יכולה להתמודד עם

אני חייבת לומר כאימא לתינוקת שהייתי בבידוד

לתינוקת לא עשיתי כי רופא המשפחה המליץ לא לעשות לה את הבדיקה כשהיא ממילא בבידוד איתנו, אלא רק

מבחינת

הנתון המדויק הוא לגבי מעונות יום מוכרים של משרד העבודה והרווחה, שם יש כ-120,000 ילדים בכל שנה. במעונות הפרטיים הטווח הוא 250,000 300,000. יש גם המעונות השיקומיים. המעונות השיקומיים זה בסביבות 2,000

לא הייתי סומכת על זה שנשפוך אותם בחזרה למערכת. דיברו על בדיקות סקר שניתן לבצע במטפלות - - - יפה, אז בואו נדבר על הצעדים הללו. מה זה "צורה בטוחה

אני מציעה ככה - - - בדיוק, ובגלל שהיה הרבה שיתוף פעולה בין המשרד

עזבו - - - זה גם עניין של עלויות, מי מממן את העלויות האלה.

משרד הבריאות לעומת זאת אוסף נתונים כלל ארציים. הסיבה השנייה לשונות היא שאנחנו מקבלים דיווחים מהמסגרות על ילדים ואנשי צוות שנדבקו. יכול להיות בהחלט מצב שבו מסגרת לא מדווחת לנו למרות שיש שם ילד חולה, ומשרד הבריאות יודע

מה המתווה? הוא אמר לך.

- - - - - - לא עבד, כל הקפסולות האלה לא עבדו. חגי, את מדבר על 120,000 ילדים במסגרות המוכרות.

אתם אמורים לפקח גם

אז הוחלט שחוזרים ביום ראשון, מה קורה אז. הוא אמר שחוזרים באותו מתווה שהיה קודם. אני מבקש לחדד את השאלה לגבי פיצוי למעונות הפרטיים.

הייתה התקינה הרגילה של

עד גיל שש עשו קפסולות. לא נכון. איזה קפסולות? יש חלוקה מלאכותית כביכול בתוך הגן על מנת שלא תהיה אינטראקציה. זה

אנחנו מדברים על גילאי 0 6. לצד הגיל הרך צריך לחשוב איך פותחים את הגנים העירוניים עצמם. מדובר על כיתות בטוחות ועיקרון שלא מאפשר תחלופה של אנשי צוות. אני חושבת שלמדנו מהשטח, הייתה הרבה תנודה ותחלופה בין אנשי צוות, מצאנו סייעות מחליפות שהיו דוגמות שש כיתות גן, אני חושבת שהסיטואציה הזו לא יכולה להתקיים יותר. אם

יצאתי לפני הפגישה ושוחחתי עם אחראית על המשל"ט שלנו. הכוחות קיימים, צריכה להיות החלטה מסודרת וצריך להסתכל על כל שנת הלימודים הנוכחית כחטיבה אחת ולייצר את המתווה הבטוח כדי להפעיל אותה.

זה אומר שמחוץ למה שמקצה האוצר לסבב הזה, לנו יש בקופה כ-170 מיליון שקלים וכל מה שאנחנו מבקשים זה להשתמש באותו הכסף. למה זה קרה, לא הבנתי. למה התקציב לא יושם? לתקציב יש דד-ליין שהוא ה-31 באוקטובר

אני לא מבקשת שיאפשרו לנו להגיש בקשה נוספת, אנחנו במצב קטסטרופלי. תחילת שנה זה התאריך שבו גן ילדים זקוק להכי הרבה משאבים להסתגלות, לכוח אדם ועוד.

אני גם מחזקת את האמירה של יפעת שאנחנו זקוקים למתן הודעה מוקדמת מספקת כדי לשחרר צוותים מחל"ת, לנקות את

חבר הכנסת קוזי'נוב, בבקשה.

ראיתי גם נתון שרוב ההדבקה לאו דווקא עוברת בין מבוגרים לילדים אלא בין אנשי הצוות באותם המוסדות. כך הדבר גם בבתי הספר.

אפשר לפעול בעזרת סקר של כל אנשי הצוות פעם בשבועיים, זה יפתור הרבה בעיות. מבחינת כמות הבדיקות

כרגע אנחנו רוצים להבין האם השלטון המקומי יכול לקחת אחריות ולנהל את פתיחת המסגרות מ-0 3 ובהמשך גם את המסגרות האחרות. האם אתם

בטח עשיתם סקר השוואתי. תלוי איפה בעולם. מערכת החינוך בעולם המערבי הרבה פחות צפופה מאשר בישראל אז אנחנו מראש מתייחסים אליהם אחרת. בכל המדינות הסקנדינביות וכן בהולנד חזרו כבר

מדובר בילדים שהיו במסגרות?

זו יוזמה מבורכת של עיריית רמת גן, סגן ראש העיר אילני וראש העיר כרמל שאמה פותחים באופן מיוחד ופותחים מסגרות בקפסולות

תעשו את זה יחד עם משרד העבודה והרווחה ואני בטוחה שתצליחו. נקודה שנייה: איך אתם מנהלים את הפיצוי למעונות היום הפרטיים, אם הם ייסגרו אנחנו נהיה

לא בהכרח עשרה אנשים בחדר, יש גם קבוצות של יותר מעשרה אנשים. כרגע, כמו שאתם יודעים, גם ההגבלה של עשרה אנשים היא בגדר משהו כללי.

לגבי נושא הפיצוי: הדרישה

למקרה זה נועד המענק שהוא דרך הסוכנות לעסקים קטנים. כל המענקים על סגירה של מעון הם בעצם מענקים שקיימים: מענק הוצאות קבועות, מעונות יום זכאיים,

הקלות בארנונה.

הדברים הבסיסיים צריך שיהיה - - - מה זה קשור לרישום פלילי? אתם צריכים לתת את הפיצוי ומשרד העבודה צריך לתת את הרישום הפלילי. למה אתם מערבבים את

אני חוזר ואומר: כשמנגנון הפיצוי למסגרות הפרטיות גובש בפעם הקודמת, היה שיח בין האוצר והסוכנות לעסקים קטנים כמפעילי המנגנון וביננו לגבי התהליך להגשת אישור ראשוני. נתנו להם את המידע והם החליטו בסוף על פי

אם שואלים אותי

אותו דבר בסוגיה האחרונה שדנתם בה, קודם לשלם ואז לראות איפה יש חריגים שלא זכאים. ברירת המחדל צריכה להיות לטובת הציבור. עומד בפניכם נייר עמדה מפורט שלנו שמסביר למה צריך "חנוך לנער על פי דרכו" גם בתקופת קורונה,

אנחנו מאוד מודאגים מהיעדר פיצוי ראוי והסחבת שננקטת בעניין הזה. צריך לתת מענה באופן מידי ולאפשר גם תקופת הסתגלות לילדים ולצוותים עם החזרה בפעם השנייה, לפי כל ההמלצות הרפואיות והפסיכולוגיות שקיבלנו מאנשי המקצוע. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.